שמעוניינים בכך לשמוע את קריאת המגילה בעוד כמה שעות. זה גם צום. וזה גם, כן, תענית, כפי שאמרתי, לרבים מאתנו. אני מתכבד להזמין את שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 179 מאת חברת הכנסת מירב בן ארי. הנושא הוא: גרידה במקרה של עובר מת ברחם בבתי-חולים. בבקשה, חברת הכנסת מירב בן ארי תקרא את נוסח השאילתה, ואז שר הבריאות ישיב. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, כאשר מתגלה שאישה בהיריון נושאת עובר מת, היא אינה יכולה לעבור גרידה באותו יום, בכל בתי-החולים. מצב זה עלול לגרום נזק נפשי קשה לאישה, ולכן, לדעתי, יש לזרז את תהליך החזרה לשגרה. ברצוני לשאול: מה תעשה כדי שנשים לא ייאלצו להמתין מעבר

בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני מודה לך על פנייתך בנושא רגיש וחשוב זה. על-פי הערכתנו, יש כמה מקרים של הפלות טבעיות מדי שנה, וחלק מהנשים יעברו הפלה טבעית ללא צורך בגרידה. כיום התורים לפעולת הגרידה עומדים על כמה ימים. להערכתנו, ברוב בתי-החולים מדובר בהמתנה של יומיים עד ארבעה ימים, שכן לא מדובר בפעולה דחופה מבחינה רפואית. בתחום הגינקולוגיה והמיילדות יש כ-30% פעולות דחופות מדי יום, כולל ניתוחים קיסריים, דימומים, היריון מחוץ לרחם ועוד, המבוצעים נוסף על תוכנית הניתוחים הקבועים מראש. במצב הקיים לא ניתן להעמיס על המערכת מקרים בלתי מתוכננים נוספים, ועל כן הנשים מקבלות תור אלקטיבי לאשפוז-יום. מעבר לכך, מבחינת בטיחות המטופלת נכון הוא כי הפעולה תתבצע באופן אלקטיבי במשך שעות הבוקר, כאשר כוח-האדם צפוי וידוע והאישה מגיעה בצום לקראת ההרדמה, ולא תידחה לשעת התורנות, שאז הסיכון לסיבוכים גבוה יותר. דחיית פעולת הגרידה אכן מהווה קושי רגשי לאישה, אך חשוב להדגיש כי לא מדובר בדחיפות רפואית מיידית במצבים שבהם האישה אינה מדממת. במצב כוח-האדם הנוכחי ועם כמות חדרי הניתוח העומדים לרשות המחלקות, ועל רקע הדאגה לבטיחות הטיפול באישה, המתנה של כיומיים הנה סבירה. במידה שהובא לידיעתך כי יש מקרים שבהם ההמתנה ארוכה מהסביר, יש להפנות אותם אלינו לצורך טיפול נקודתי. בבדיקה שלנו במוקד פניות הציבור של המשרד לא התקבלו פניות בנוגע לקביעת תורים לגרידה בבתי-חולים. תודה לשר הבריאות. האם יש שאלה נוספת לחברת הכנסת מירב בן ארי?

בבקשה, גברתי. ראשית אני רוצה להודות לך, אדוני השר, על התשובה הברורה והמדויקת. בדרך כלל כששואלים, שומעים דברים לא כל כך, מה שנקרא,

והתשובה ברורה. אני בכל מקרה אשאל אותך אם תוכל להמליץ בתפקידך כשר הבריאות, ולאור הבנתך את המצב הנפשי הקשה כשנשים נאלצות לפעמים במשך שבוע לשאת ולד מת, האם תוכל לשלוח את זה כהמלצה לבתי-החולים? אני רוצה לציין בפניך שבית-החולים לניאדו בנתניה מבצע את הגרידה של ולד מת ברגע שאישה מתייצבת, באותו יום. כלומר, זה קורה.

שאלה נוספת גם לחבר הכנסת איציק שמולי,

ואז השר ישיב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, קודם כול זאת הזדמנות נוספת לברך אותך על כל מה שאתה עושה במשרדך. אני רוצה לשאול אותך לגבי הביטוח הסיעודי. זה החודש השלישי מאז ההכרזה הדרמטית של שר האוצר שבמשמרת שלו לא יזרקו מבוטחים לרחוב.

בממוצע בכל חודש, ממשיכים לזרוק 4,000, 5,000 איש מהפוליסות. אני מכיר ומוקיר את הנכונות שלך ללכת למהלך של ביטוח סיעודי ממלכתי. הבעיה היא שהפתרון שהציע שר האוצר הוא שקופות-החולים בינתיים יקלטו את המבוטחים, אבל נציגי המשרד שלך אומרים שיש לזה התנגדות נחרצת. אני רוצה לדעת איפה הדברים עומדים לא רק לטווח הארוך מבחינת משרד הבריאות, אלא, ברשותך, גם בטווח הקצר והמיידי.

תודה, חבר הכנסת שמולי. בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה. בקשר לשאילתה של מירב בן ארי, אני שמח לציין את בית-חולים לניאדו, כי אני יודע שהם עושים ממש מעל ליכולתם כדי לסייע לנשים במצוקה, כל אישה שמפילה היא אישה במצוקה. לתת המלצה, לא בידי. אני שר, אני לא רופא, קשה לי להנחות דברים. הרגישות ידועה לכל בתי-החולים, והם עושים כמיטב יכולתם,

אני יכול לבדוק עוד פעם אם הם אכן עושים את זה במהירות, ואני אעשה את זה. אני אבדוק אם הם יכולים.

אני אוציא הנחיה לבדוק אם הם עומדים על זה, ואם מה שעניתי לך באמת אכן קורה. חשוב שזה יקרה, ואני בטוח שההתעניינות של אנשי המשרד בבתי-החולים תעשה את שלה. בקשר לחבר הכנסת שמולי, אני אתך בזה. אין לי אפילו הרבה מה להסביר לך בזה. אני לא יודע מה האוצר רצה, מה שהיה שם עם סלינגר ועם כל הדברים. אין לי מושג, אני הייתי נגד זה. אני מתנגד לזה בחריפות גם היום. אמרתי את עמדתי לשר האוצר. יש לי משא-ומתן לא קל בקשר לסיעוד. אני יודע שזה בהסכם הקואליציוני, ואני מחפש את הדרך להגיע להסכמה גם בשבועות האחרונים. אני אעשה את המיטב כדי לשפר את המצב. תודה רבה לשר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן ולכל השואלים. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. רכזי הסיעות שמעוניינים שחברי הכנסת יצביעו מתבקשים לפעול בהתאם. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון, פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת נאוה בוקר וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. לרשות חברת הכנסת נאוה בוקר, שאני מזמין אותה לעלות לדוכן ולנמק את ההצעה, עומדות ארבע דקות.

על-פי החלטת ועדת הכנסת, היום ארבע דקות לחברי הקואליציה ושש דקות לחברי האופוזיציה להנמקת החוקים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שבנדון הוגשה עם תחילתו של גל הטרור הנוכחי ובעקבות קיומן של הפגנות תמיכה המוניות הנערכות בהקשרים שונים במרכזי היישובים הערביים בישראל ובמרכזי הקמפוסים בכמה מהאוניברסיטאות המובילות בארץ. במהלך ההפגנות האלה שורפים המפגינים והמתפרעים את דגלי ישראל, ומייד לאחר מכן שבים לשגרת חייהם כאילו דבר לא השתנה. את פעולת שרפת דגל המדינה ניתן לפרש כפעולה המוכיחה שאותו אדם מתנגד להמשך קיומה של מדינת ישראל. הצעת החוק מבקשת להפסיק את המצב האבסורדי הזה ולאפשר ענישה אפקטיבית ומחמירה נגד כל מי שפוגע בדגל המדינה, כפי שנאמר בספר מלכים: "הרצחת וגם ירשת". לעניין זה, ברצוני לציין כי שרפת דגל היא פעולה אגרסיבית, אשר מעבר למעשה השרפה עצמו, יש בה מרכיב של הסתה והמרדה נגד הריבון. בנוסף, נושא מניעת ההסתה לטרור מהווה גורם חשוב ומשמעותי בחיים בישראל, במיוחד לאור גל טרור היחידים השורר בארץ בחצי השנה האחרונה, ויש לעמוד מולו ביד קשה ולהחמיר את הענישה כבר בראשיתה של ההסתה, שבאה לידי ביטוי גם בדרך של שרפת דגל המדינה. סעיף 5 לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט 1949, שאני מבקשת לתקן, קובע בנוסח המקורי שלו, כי כל אדם הפוגע בדגל המדינה דינו מאסר עד שנה אחת, וזו תקופת מאסר שאינה עולה בקנה אחד עם סעיף 167 לחוק העונשין, שלפיו פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית, דינה מאסר של שלוש שנים. מן הראוי כי העונש על פגיעה בדגל המדינה יהיה כבד מן העונשים המוטלים על פגיעה בדגלים של מדינות ידידותיות אחרות, או לכל הפחות שווה לו. לכן אנחנו מציעים להשוות את העונש על פגיעה בסמל ובדגל המדינה לפגיעה בסמליהן ובדגליהן של מדינות ידידותיות. כהמשך לכך, סעיף 5 לחוק קובע גם אפשרות של מתן קנס בסך 300 לירות לכל אדם המשחית את דגל המדינה. הסכום הזה אינו מידתי ואינו מעודכן לימינו, לכן מוצע לשנות את סעיף 5 לחוק ולקבוע מאסר של שלוש שנים או קנס בגובה 50,000 שקלים חדשים, או שני העונשים כאחד. להצעת החוק הצטרפו יוזמים רבים מכמה סיעות: מיש עתיד, מש"ס, מישראל ביתנו ומהליכוד כמובן, ואני מבקשת שבהמשך להצבעה היום נפעל כולנו לקידומה המהיר של הצעת החוק כדי להביא לשינוי עוד לפני יום הנכבה הקרוב. כי רק בדרך של חקיקה אפקטיבית ומחמירה נגד שונאי ישראל מבית ומחוץ אנחנו נוכל לשמור על ריבונותנו בארץ-ישראל. אני מודה לשרת המשפטים איילת שקד על התמיכה בחוק, ולחברי ועדת השרים שתמכו בחוק הזה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת נאוה בוקר. בשם שר הפנים ישיב השר יובל שטייניץ.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברת הכנסת נאוה בוקר היקרה, אני התבקשתי להשיב בשם שר הפנים, אבל לפני זה אני רוצה להעיר הערה: כשראיתי את נוסח החוק, אני חושב שהחוק הוא ראוי, למטרה הראויה, אבל כשכתוב על שרפת דגל, כמובן, אני מניח שהכוונה לשרפת דגל פומבית, הפגנתית. בסוף אם שורפים פסולת ויש שם גם דגלים ישנים,

זה מוגדר בחוק? זה מוסדר בחוק? אני מניחה שכן. אם לא, זה דבר שצריך להסדיר אותו, כי לפעמים יש גם פסולת או דברים כאלה, לא זו הכוונה.

עושים עם נטורי קרתא במאה-שערים ששורפים את דגל ישראל - - - לא הבנתי מה השאלה - - - מה תעשה עם נטורי קרתא? החוק חל על כולם. החוק חל על יהודים וערבים, על שמאלנים וימנים, על דתיים וחילונים.

אבל לשלול מהם ביטוח בריאות, זה נראה לך הגיוני לשלוט במישהו? ביטוח בריאות? עוד לא התחלתי להקריא את תשובת הממשלה וכבר קוראים לי קריאות ביניים. - - - איזו ערנות מופלאה - - - - - - אתם עוד לא יודעים אם הממשלה בעד או נגד, וכבר אתם קוראים קריאות ביניים.

כתוב פה: "בתמיכת הממשלה".

כתוב פה: "פטור מחובת הנחה" ו"בתמיכת הממשלה".

ומזה אתה מסיק שהממשלה בעד, ואתה גם צודק. ועכשיו אני אקרא את התשובה של שר הפנים - - - וכדאי גם לקרוא את החוק. מומלץ. החוק מונח לפניכם.

כדאי לקרוא - - - את רוצה שאני אקריא את החוק? - - - אם היית באה בזמן, חברת הכנסת נאוה בוקר, שהיא היוזמת, הציגה את החוק. הציגה את החוק. ובכן, רבותי, הצעת החוק הזאת מבקשת לקבוע, כי העונש שיוטל על הפוגע בדגל המדינה ובכבודו יהיה מאסר שלוש שנים, ולא כפי שנקבע בסעיף 5 לחוק, שנה אחת.

ההצעה מבקשת לשנות את הקנס הקבוע בחוק ולהעמידו על סך 50,000 שקל במקום 300 לירות. 300 לירות, באמת נראה לי ארכאי. אני לא יודע מי יכול היום למצוא 300 לירות בכלל. עוד מוצע להוסיף סעיף בחוק המגדיר כי יוטל עונש של שלוש שנות מאסר על אזרח בגין שרפת דגל, וכן כי בית-המשפט שהרשיע אדם כאמור יקבע בהחלטתו כי תישלל זכאותו למלגות לפי חוק זכויות הסטודנט, זכאותו לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וזכאותו לדמי אבטלה. ההצעה, כאמור, מבקשת לשנות את הקבוע בחוק ולקבוע כי העונש שיוטל על הפוגע בדגל יהיה שלוש שנות מאסר ולא שנה. על-פי דברי ההסבר, ההצעה מבקשת להשוות את הענישה לפגיעה בדגל ובסמל של מדינה ידידותית, הקבועה בסעיף 167 לחוק העונשין, התשל"ז 1977. ההצעה מבקשת לקבוע שפגיעה בדגל ישראל דומה, למשל, מבחינת הענישה שלה, לפגיעה בדגל בריטניה או בדגל ארצות-הברית - - - - - - זה מבחינת משך המאסר. השתגעתם לגמרי.

אם נכון ונדרש להחמיר את רף הענישה, היא שאלה שבמדיניות, והיא מעלה שאלה,

אם החמרת הענישה נדרשת לצורכי הרתעה ומניעת עבירות כאמור. יצוין אף כי ככל שיועלה רף הענישה כפי המוצע, המדובר בעונש המרבי, ולבית-המשפט יש שיקול הדעת לקביעת העונש בהתאם לנסיבות המקרה. ועדת שרים החליטה לתמוך בחלקה הראשון של ההצעה הנוגע לענישה הפלילית. לא כל כך ברור לי איך אפשר לתמוך בחלק הראשון ולא בחלק השני - - - איך אפשר להצביע - - - כן, אז לכן אני מקריא את הטקסט: הליך החקיקה בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים מבקש את אישור הכנסת. זה מה שכתוב לי. עכשיו אני אפרש, כי זה קצת סתום-בלום. ועדת השרים, נאוה, אני עכשיו פונה גם אלייך, ועדת השרים, אם הבנתי נכון את הטקסט, החליטה לתמוך בקריאה טרומית, בתנאי שאת מוכנה שהמשך הליך החקיקה יהיה בתיאום עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. האם את מוכנה לתנאי הזה?

מוכנה לתנאי הזה. אם כך, ועדת השרים מציעה לתמוך בקריאה טרומית. אני רוצה להוסיף ולומר, מעבר לטקסט הכתוב פה: התופעות של פגיעה בארץ-ישראל או בסמלים הלאומיים של ישראל בכלל, גם פגיעה ביום הזיכרון או ביום השואה, פגיעה מכוונת, הן תופעות פסולות מכול וכול. במדינת ישראל יש חופש הבעת דעה רחב, מלא, וכל הפרובוקציות הללו של פגיעה בסמלי המדינה, אין להן מקום, והן סתם מכניסות ריב ומדנים ומעכירות את היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונות. אדם לא חייב במדינת ישראל להישבע אמונים לציונות, אבל הוא כן חייב בכיבוד סמלי המדינה, וכמובן סמל המדינה הבולט ביותר הוא הדגל. לכן ראוי לקבוע סנקציות ראויות ומועילות.

יש לי ספק אם הסנקציה צריכה להיות דווקא ביטוח בריאות, כי בריאות זה לפעמים עניינים שבנפש. אבל אני כן סבור שהחמרה של מתן אפשרות לבית-המשפט להאריך את המאסר לשלוש שנים, או לקבוע קנס של 50,000, זו החמרה מידתית וראויה לנוכח נסיבות העניין. ולכן, כפי שאמרנו, ועדת השרים וגם אני אישית חושבים שראוי לתמוך בחוק, כמובן בהסכמה שהמשך החקיקה, מעבר לקריאה הטרומית, תהיה בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, שהם בעיקר משרד הפנים ומשרד המשפטים. תודה רבה. תודה לשר יובל שטייניץ. הממשלה תומכת, לכן יש אפשרות להתנגד, וחבר הכנסת עיסאווי פריג' אכן מבקש להתנגד להצעת החוק. לרשותו יעמדו עד שלוש דקות, ואז נעבור להצביע. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, חבר הכנסת חזן נמצא כאן? לא נמצא.

כשאני שומע את הצעת החוק, כמו הצעות חוק של רבים, יש כותרת אחת שצריך לתת לקואליציה ולשלטון העכשווי: שלטון חסר ביטחון. שלטון חסר ביטחון. זה מזכיר לי, אולי תקשיבו, חברים, זה מזכיר לי שכדי לרצות חברי כנסת חדשים שנכנסים לתלם, נותנים להם סוכרייה. אז הסוכרייה הזו מחזירה אותי אחורה לחבר הכנסת אורן חזן, שעמד כאן, ואישרו לו הצעת חוק של חיוב לימודי השפה הערבית, והתנו לו את זה, איך שאמר השר שטייניץ, את קידום החוק, בתיאום עם משרדי הממשלה. דהיינו, לקבור את החוק. נתנו לכם סוכרייה, וקדימה. והדבר השני שזה מזכיר לי, השר אקוניס עם ההישג שהוא כל הזמן מתפאר בו, בחוק רשות השידור הציבורי הוא הוסיף את המילה "ישראלי". גילה את אמריקה, חוק רשות השידור הישראלי. והדבר השלישי, שהצעות חוק עולות כאן לשנות את שם המדינה ל"מדינת ישראל". אני חוזר להצעת החוק שמונחת בפנינו כאן, שהיא בעצם לתת לחברי כנסת חדשים,

הנה נכנסתם, העברתם בטרומית, העברתם בטרומית, נתנו לכם את כדור ההרגעה. בזכות השלטון הרופף שלכם אתם מביאים כאן הצעות חוק. אני שואל אתכם, הצעת החוק הזו תקטין פיגועים? מה אתם מרוויחים מהצעת החוק הזאת? - - - זה מה שהיא עושה.

אני, אני - - - זה מה שאתה רוצה,

אני רק רוצה להציג סוגיה שאולי תעצבן חלק מהחברים הנוכחים כאן. חבר הכנסת אייכלר מחפש קיזוז כי הוא לא משלים עם זה שהוא צריך להצביע בעד הצעת החוק. חברים, אני נגד לשרוף דגל מדינה, זה ברור. אבל תארו לעצמכם שבארצות-הברית, שהיא המודל לחיקוי, בית-המשפט קבע שבארצות-הברית, בשם חופש הביטוי, מותר לשרוף דגל. זה נקבע בארצות-הברית. אתם מתעסקים עם שטויות.

ומיום ליום אתם מראים לנו כמה אתם חסרי ביטחון.

חברי הכנסת של הליכוד, שקפצתם לבריכה מחדש, מרצים אתכם בחוקים רק כדי להיכנס לספר החקיקה, ואתם לא תיכנסו לשם. אדוני, אנחנו נגד החוק, כי אנחנו חושבים שזה לא מקדם, זה מרע את השיח שקיים בבית ובמדינה.

תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת נאוה בוקר, את רוצה להשיב למתנגדים? בבקשה, גברתי, לרשותך עד שלוש דקות. - - - מוותרת. הקואליציה עדיין מבקשת הצבעה שמית? כן, שמית.

חברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, אני מבקש לשבת.

מכיוון שהיום גם ערב פורים וגם תענית אסתר הייתה בקשה של מספר רב של חברי כנסת, לצורך העניין, גם נציין, רובם ככולם בקואליציה, לקצר עד כמה שאפשר את סדר-היום. אני לא מערער על הזכות של הממשלה לבקש הצבעה שמית בכל שלב, אבל איך הצבעה שמית עוזרת לקיצור סדר-היום, אני לא בדיוק מצליח להבין. לכן, צריך להיות איזה היגיון בדברים. אם חברי הקואליציה, עשרות חברי קואליציה פונים עם העניין הזה, אז לפחות שיהיו באולם בזמן ההצבעות. האופוזיציה הלכה כברת דרך לצד ההיגיון והסכימה לקצר את ההנמקות, לקצר את סדר-היום, לוותר על הצעות דחופות לסדר-היום. עכשיו נבזבז חצי שעה, כי אנשים לא הואילו בטובם להגיע למליאה. קצת היגיון. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

גלעד ארדן,

אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, בעד דוד ביטן,

נגד מירב בן ארי,

בעד יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, נגד עמר בר-לב, נגד ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, נגד יגאל גואטה, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

גפני, אינו נוכח יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, בעד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא, נגד ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד אכרם חסון, בעד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג, נגד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, נגד משה יעלון, בעד איתן כבל, נגד אלי כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד יעל כהן-פארן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד,

מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו משתתף בהצבעה אברהם נגוסה, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברת הכנסת נאוה בוקר היקרה, אני התבקשתי להשיב בשם שר הפנים, אבל לפני זה אני רוצה להעיר הערה: כשראיתי את נוסח החוק,

למטרה הראויה,

חברי הכנסת, אי-אפשר לשמוע את מזכירת הכנסת.

אדוני שר התחבורה, פזר את ההפגנה הבלתי-חוקית הזאת במרכז המליאה. גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת דוד אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת יצחק כהן, בעד חיים כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח אברהם נגוסה, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת איימן עודה,

מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו או מישהי באולם שמעוניינים להשתתף בהצבעה ולא עשו זאת עדיין? לא נמצאו כאלה. ההצבעה הסתיימה. גברתי מזכירת הכנסת, נא לספור את הקולות.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אדוני יושב-ראש הקואליציה, גם הפארסה הזאת לא מיועדת לחברי כנסת. חברי הכנסת,

הסמל והמנון המדינה (תיקון,

התוצאות: 41 בעד, 30 נגד. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר להמשך החקיקה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. כפי שהודיעה חברת הכנסת בוקר, זה יהיה בתיאום עם הממשלה. חברי הכנסת - - - - - - חברי הכנסת, לתשומת לב חברי האופוזיציה, ובמיוחד חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, אדוני סגן היושב-ראש, וחברת הכנסת טלי פלוסקוב, שינהלו את הישיבה בהמשך הודעתי על הסדר של הנמקה עד שש דקות בהצעות חוק מטעם האופוזיציה. ההסדר הזה מבחינתי מבוטל. אז אם חברי האופוזיציה ירצו לנמק עד עשר דקות, אין שום בעיה עם כך. סגן היושב-ראש סמוטריץ, חברי האופוזיציה שיזדקקו לעשר הדקות המלאות יוכלו לעשות זאת, מכיוון שהקואליציה לא מכבדת את הרצון של עצמה ואין שום סיבה להסדרים בנושא הזה. אני מצטער בשם כל הצמים והרוצים להגיע לקריאת המגילה, שאני אחד מהם, אבל בכל זאת, צריך להיות קצת היגיון בדברים שקורים במליאת הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת יואב קיש לנמק את הצעת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת. כבוד היושב-ראש, אני לא אשתמש ביותר משש דקות, אף שההסדר השתנה. אני בהחלט אתחשב ביום המיוחד הזה. חברי חברי הכנסת, שרים, שרות, נבחרתי לכנסת בדיוק לפני שנה. חודש לאחר מכן כבר התחלתי לבחון את נושא חוק הסופרים, ואני מודה שאני, שיש לי השקפת עולם כלכלית ליברלית, לא התלהבתי מהחוק הזה, הוא נראה לי פגיעה מיותרת באזרחים. אבל נשארתי עם ראש פתוח, ושבועות ארוכים נפגשתי עם סופרים,

עם קמעונאים העדפתי לא להיפגש, הם לא עניינו אותי. לא סמכתי רק על הרגשות ועל המחקרים שאני קראתי, אלא ממש נתונים מהשטח. נדהמתי מכמות ומעוצמת ההתנגדות לחוק, פגיעה מכוונת בשוק החופשי, התערבות שבה אנו כמחוקקים שגינו, והיום יש לנו הזדמנות לתקן, קצת רועש פה, אני חושב. חברי הכנסת, אלה שמעוניינים לשמוע יוכלו לעשות זאת,

שישמרו על שקט.

גברתי השרה, שאת אמורה להשיב עוד דקה לחבר הכנסת? חברת הכנסת גלאון, תבקשי מן החברות לסיעה לשבת, ותוכלו לדבר. בבקשה, אדוני. מטרת החוק הייתה לייצר גיוון תרבותי והפצה של ספרים, הגדלת מגוון, כמות ואיכות הספרים וקידום הספרות. מה קרה בעצם? ואני מצטט ממכתב שכתב הממונה על ההגבלים העסקיים: פגיעה שגרם החוק בהעלאת המחיר לצרכן, בהקטנת כמות הספרים הנמכרים, והן לעובדה שהחוק פגע במגוון ספרי המקור והביכורים ואף לא הביא להגדלת התשלומים לסופרי המקור. עוד ציטוט: די בכך שהחוק הביא לפגיעה בציבור, בהעלאת מחיר הספרים לצרכנים ובהורדת כמות הספרים הנמכרת כדי להצדיק את ביטולו, זה לא אני אמרתי, זה אמר הממונה על ההגבלים העסקיים. לגבי הבדיקה של מי שאחראי לחוק הזה במשרד הכלכלה, טוען הממונה על ההגבלים העסקיים, ואני מצטט: בבדיקה שהוא ערך נפלו כמה טעויות אשר מובילות למסקנות שגויות. הניתוח שנעשה על סמך נתונים אלה אינו מייצג נאמנה את השפעת החוק. והסיכום שלו סיכומם של דברים: אנו שבים על האמור במכתבנו כי יש להביא לביטולו של חוק הספרים, שהביא לעליית מחירים ולהפחתת כמות הספרים הנמכרת בישראל. בדיקת הרשות להגבלים עסקיים העלתה כי מטרות מרכזיות שהחוק התכוון להשיג לא הושגו, ולכן תומכים בהמלצה לבטל את החוק. לאור כל אלה, בכך שגרמנו במו-ידינו להעלאת המחירים, להקטנת כמות הספרים שנמכרים, להקטנת התמלוגים לסופרים עצמם, מה שכביכול רצינו לתקן, אלה למעשה הסיבות שהיום אנחנו מודים על חטא ומתקנים. אני רוצה להודות לשרה מירי רגב, שבאומץ ציבורי הלכה והובילה את המהלך הזה של ביטול החוק. אני חושב שיש פה אמירה מאוד מאוד חשובה. תמיד באים בטענות לבית-המחוקקים הזה, למה אנחנו כל הזמן מחוקקים ומחוקקים. אז עושים את זה בשביל טובת הציבור. ומה שפה קרה, שלאחר שהייתה כוונה טובה ולמעשה פגענו בזה, אנחנו מודים בחטא ומתקנים. בכוונתי לסיים, אני רק רוצה להודות באמת לכל מי שהצטרף אלי לחוק הזה, גם באופוזיציה וגם בקואליציה. אני קורא לכם לתמוך בחוק שלי. זה חוק טוב לסופרים, זה חוק טוב לצרכנים, זה חוק טוב לכולם. למה הוא טוב לסופרים?

אמרתי,

חבר הכנסת מרגלית, שבבדיקה של התמלוגים שהסופרים קיבלו בעקבות החוק, יש ירידה בתמלוגים שהסופרים קיבלו, נקודה. ואת זה לא אומר יואב קיש, את זה אומר הממונה על ההגבלים העסקיים, ואני אעביר לך את המכתב שלו. ואני אסכם עוד פעם. אני מקווה שבעזרת הביטול אנחנו נקבל עוד שלושה חודשים מהיום שבוע ספר מדהים.

תודה לחבר הכנסת יואב קיש. אני מתכבד להזמין את שרת התרבות והספורט - - - דרך אגב, אני השתמשתי בכוונה בפחות מהזמן, כפי שרצינו לעשות.

ההסדר היה ארבע דקות לאנשי הקואליציה. בבקשה, גברתי שרת התרבות והספורט חברת הכנסת מירי רגב. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני אדבר בדיוק שנייה. אין לי שום כוונה לערוך כרגע דיון על ביטול חוק הספרים, הנושא הזה יעלה ברגע שהצעת החוק הממשלתית תגיע, מייד עם סיום הפגרה. אנחנו נמצאים כרגע ב-21 יום להערות הציבור. כפי שאמרתי והבטחתי עם כניסתי לתפקיד, אני התכוונתי ואני אבטל את חוק הספרים, משום שאני חושבת שחוק הספרים גרם למצב בלתי אפשרי: האזרחים לא נכנסים לחנויות הספרים ולא קונים ספרים, ספרי הילדים עולים 70 שקלים, וכשאנחנו חושבים על דור ההמשך ורוצים לחבר אותו לספר, הם בעצם לא יכולים לקנות ספרים,

ב-70 שקלים, ופגענו בעיקר בסופרי ביכורים, באותם סופרים צעירים, שכשאתה נכנס לחנות ספרים וכמובן ספר עולה בין 70 ל-100 שקלים, אז אתה קונה את אותו סופר מוכר ולא נותן צ'אנס לסופרים הצעירים,

ואת כל הסוגיה הזאת אני אספר ואשטח ברגע שאני אביא את הצעת החוק הממשלתית. בעניין הזה, אני מבקשת לתמוך בהצעת החוק הפרטית, ויואב קיש כמובן הבטיח שהוא יצמיד אותה להצעת החוק הממשלתית שתבוא עם סיום הפגרה. תודה לשרה רגב. הממשלה תומכת, לכן יש אפשרות להתנגד, וחברת הכנסת תמר זנדברג אכן מבקשת להתנגד להצעת החוק. נא לשבת, מייד בתום דבריה תיערך הצבעה. גברתי השרה, שרת התרבות מירי רגב, החוק הזה, כפי שאת בוודאי יודעת, ממקורות שאני תכף אפרט, הציל את שוק הספרים מקריסה, נקודה. אי-אפשר להתכחש לעובדה הזו. החוק הזה - - - ממש לא, ממש לא.

החוק הזה, וזה לא במקרה, לא במקרה, שכולם בעולם התרבות, כל הוצאות הספרים למעט אחת, כל החנויות והרשתות למעט אחת, כל ההוצאות העצמאיות, כל החנויות העצמאיות וכל הסופרים, למעט הסופרים שחתומים בהוצאה אחת, לא רק תומכים אלא גם מתחננים להשאיר את החוק הזה, כי הוא זה שהציל את השוק, שהיה בו כשל שוק ברור ומובנה, בשוק שהוא שוק תרבות, שוק עדין. עכשיו, גברתי השרה, את יודעת מי היחידים שתומכים בביטול החוק הזה? הוצאה אחת, שהיא במקרה הבעלים של רשת אחת שהיא הרשת הגדולה וששולטת בשוק. - - - - - - את באה לשמור על המו"לים או על האזרחים? עכשיו, את רצית לבטל את החוק. את רצית לבטל את החוק, באת עם החלטה, כל הכבוד לך. תבטלי את החוק. את אומרת דברים לא נכונים. חבר הכנסת קיש, אם אתה תרצה תוכל לדבר. את מינית ועדה מייעצת, כל חברי הוועדה המייעצת תמכו בהשארת החוק. אז מה עשית?

גנזת את הדוח שלהם, ועל המנכ"ל שלך, שהעמדת אותו בראש הוועדה המייעצת, הורדת עליו, לשנות את עמדתו. אחר כך,

החוק הקיים, דורש לפרסם דוח של ועדה מקצועית. הדוח היה אמור להתפרסם ב-1 בכל מרס. ב-1 במרס 2015 פורסם הדוח, ב-1 במרס 2016 אין דוח. עכשיו אנחנו ב-23, ב-24 במרס? מה התאריך היום, 23? 24? אנחנו עדיין מחכים לדוח. שמועות מספרות שאולי בדוח יש נתונים שלא בדיוק תומכים בעמדתך, שאת לא בדיוק רוצה שיגיעו לידיעת הציבור. אז אני פונה אלייך כאן, לפני ביטול החוק, גברתי השרה: בואי, פרסמי לנו בבקשה קודם כול את הדוח לפי החוק, לפי החוק הקיים. זו חובתך. דבר שני, פרסמי לנו את הדוח של הוועדה המייעצת, פרסמי לנו את הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת, שכולנו נוכל להיווכח מה אומרים אנשי המקצוע שאת מינית.

למה את אומרת סתם? אתה עוד מעט ברשות דיבור. אז אתה רוצה לקיים דיון משכיל? בבקשה. את רוצה לקיים דיון מושכל? מונו ועדות, ופעם אחרי פעם המסקנות שלהן נגנזו.

פעם אחת גם תקשיבו לאחרים, לא רק לעצמכם. יש לכם איזה אג'נדה, אתם רצים אתה עם הראש בקיר, אין בעיה. אבל קודם כול תקשיבו למה שאומרים המומחים שאתם מיניתם. זה אלף-בית.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. מכיוון שנשמעה התנגדות לחוק, אז חבר הכנסת יואב קיש יוכל להשיב. - - - יואב, תרד בבקשה. דקה אחת, אני רוצה להשיב לדברים הממש-לא-מדויקים, בלשון המעטה, שאמרה פה חברת הכנסת זנדברג. הדוח של הוועדה נמסר היום בוועדת החינוך.

תקבלו אותו, תקראי אותו. יש דיון בשבוע הבא. אני כבר קראתי אותו: ירידה של כ-40% במכירות הספרים. מאיפה ההמצאה הזו שאת מדברת על איזו הוצאה אחת? כל העם רוצה את הביטול של העונש הזה. היינו עם הספר, קנינו ספרים, ועכשיו הפסקנו.

בגלל התערבות ממשלתית מיותרת.

זו האמת, התערבות ממשלתית מיותרת שעכשיו אנחנו מתקנים. רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, נגד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, בעד חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, בעד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש,

נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב,

נגד יואל רזבוזוב,

איך מפלגת העבודה נגד האזרחים? משגע אותי - - - הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון,

התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי

הכוח, מה שיקבע זה מי שיביא יותר כספים, זה מי שינצח בבחירות.

הפגיעה הזאת תהיה קשה עוד יותר במפלגות הקטנות.

בשנת 2012, את יודעת כמה כסף היה במערכת הבחירות בארצות-הברית ב-2012? יש לך תשובה? - - - ב-2012, בבחירות לנשיאות ולקונגרס היו 7 מיליארד דולר.

מגופים עצמאים ללא פיקוח. אני פונה לחברי בבית הזה: כל מי

- - - אבל אל תתנהגו כמפלגה. אל תבואו ותיקחו את הבוחרים לקלפי אחרי שהחלטתם למי מתאים ולמי לא. את זה תעשו תחת מימון בחירות. למה אסור להם? מותר לך לקחת את סבתא שלך לקלפי? אני לא מבינה את זה. מה קשור - - - ההבדל היחידי בחוק הזה - - - מה לא דמוקרטי בזה? ההבדל היחידי בחוק הזה, שאומר - - מה לא דמוקרטי בלשכנע אנשים - - - - - שאם אתה מוביל מחאה ואתה רוצה לפעול בתוך מערכת הבחירות הישראלית, תעשה את זה תחת מימון בחירות. חד וחלק. דרך אגב, אם זו תנועה שצומחת, אולי מפלגה חדשה, אין שום בעיה. crowd funding, אין שום בעיה. תחת המגבלות הקיימות זה קיים.

עכשיו גילית את האמת, שזה הכול פוליטי,

נתתי לך את הדוגמה הכי פשוטה. יש גם משמאל וגם מימין התנגדויות. בסדר. תודה לחבר הכנסת יואב קיש. אנחנו עוברים להצבעה.

הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון,

התשע"ה 2015, של חבר הכנסת קיש וקבוצת חברי הכנסת.

מי

אז אפשר לפגוע בדמוקרטיה כי זה הליכוד מוביל? זו הסיבה שלכם? זו ההתנהלות? לשתף את הציבור זו הדמוקרטיה. אולי תאסור גם מחאות חברתיות?

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת מדברת על הגדלת ההיצע של דירות שלושה חדרים. הנתונים מקוממים. בשנת 1997 נבנו 13,000 דירות שלושה חדרים, ואילו

מאזרחי ישראל שעברו את גיל 65 וכבר לא יצטרכו את אותה דירה גדולה, אם נמשיך במדיניות הזאת, לא יהיה להם מצאי דירות של שלושה חדרים. ואין שום הצדקה שאנשים מעל גיל 65 יגורו בדירות גדולות,

החשיבות של האזרחים.

אף שיש לנו ויכוח עם ראשי הרשויות, הלכת עם מה שנכון לטובת האזרח. ולכן, אני בקטע הזה רוצה להודות לך על השותפות

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) (תיקון, חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים), של חברי הכנסת אלי כהן ודוד ביטן. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק בכפוף להסכמת משרד המשפטים ובתיאום עם משרד הפנים ועם מינהל התכנון. - - - תודה רבה. יש כבר בקשה

היום נודע לנו שמשטרת ישראל הקימה גדוד, חוליה, שמורכבת ממתנחלים, כדי לשמור על הבנייה הבלתי-חוקית ועל הבדואים מדרום

אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להתייחס בקצרה לדבריו של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אין שום קשר לבנייה הלא-חוקית ולתשתיות במסגרת הנושא של הצעת החוק.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אם חברת הכנסת שולי מועלם הייתה מתחילת הקדנציה,

לשמחתי היא נמצאת

המציאות שאנחנו חווים, שגופים מסחריים מעבירים ביניהם מידע ופרטים אישיים כדי ליצור התקשרות וליצור מציאות שבה מציעים עוד ועוד פרסומות ועוד ועוד רעיונות לאדם לרכוש, היא מציאות לא

ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות),

41 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עברה לדיון ולהכנה בוועדת

של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת.

בבקשה. בהתאם לסיכומים, ארבע דקות לרשותך, בבקשה. אני אשתדל להימנע מפרסום בדברי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברותי חברות הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בפנייה אחת מני רבות שהגיעה אל לשכתי בתקופה האחרונה, מאז התחלתי להתעסק בחקיקה הזאת: "שלום רועי. הבנתי שאתה מנסה לקדם חוק שיגביל את הפרסום של הימורים. רציתי לומר לך שזאת יוזמה מבורכת. אני מדברת בשם משפחתי. אבא שלי מכור להימורים כבר שנים רבות. מאז שהוא כך, החיים שלנו השתנו מקצה לקצה. בהתחלה זה היה הימורים מזדמנים, ולאט-לאט, גם כתוצאה ממכונות המזל, זה הפך למשהו קבוע, במחשבה שבהימור הבא הוא יחזיר את מה שהוא הפסיד. רק שזה לא היה המצב ואיבדנו כמעט את כל הרכוש שהיה לנו. אבי חושב שהמצב בשליטה, אך זה לא נכון. לא משנה מה ניסינו לעשות, ההימורים נעשו חזקים ממנו ומאתנו. אני אשמח מאוד לדעת אם יש התקדמות בנושא".

אני שמח להגיד גם לגברת שפנתה שיש התקדמות בנושא. לא רק עבור משפחתה אלא גם למען אלפי משפחות שנקלעו למצב דומה, אחרים שדיברו אתי בתקופה האחרונה. ממחקר שנערך על-ידי אברום תומר, כ-60% סברו שאין להם בעיית הימורים, בעוד אותו אחוז בדיוק הודו שהם מוציאים על הימורים יותר ממה שהם תכננו. קצת קשה להגיד מה הבעיה כשאדם מוציא הרבה יותר ממה שהוא תכנן. כמעט 40% מהמהמרים מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים לחודש. אתם שמים לב? כמעט 40% מהמהמרים, בעיקר מהנתונים של הימורים במפעל הפיס, מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים לחודש. מפעל הפיס, ואני בכוונה רוצה לדייק ולומר שכוונת החוק שלי, אני לא יודע על הצעדים הממשלתיים הכוללים, אבל כוונת החוק שלי היא בעיקר מפעל הפיס, כיוון שעל הטוטו יש המועצה להסדר ההימורים ויש עליו הרבה יותר רגולציה, מה שלא קיים על מפעל הפיס. מפעל הפיס הוא אחד המפרסמים הגדולים בישראל. על-פי נתוני "יפעת", ב-2013 היה מפעל הפיס במקום ה-11 בדירוג המפרסמים, ב-2014 הוא היה במקום השישי, ב-2013 פרסם מפעל הפיס ב-45 מיליון שקלים, והסכומים הולכים ועולים. כל מי שרואה טלוויזיה ושומע רדיו מבין עד כמה ההיקפים של הפרסום

כמה זה משמעותי בשוק הפרסום הישראלי וכמה זה מגיע לציבור ומשפיע עליו. לא צריך להיות גאון כדי להבין איזו שכבת אוכלוסייה הכי נזקקת לחלום שמשווק בעקביות מפעל הפיס. הדבר מחמיר דווקא בעתות של מצוקה כלכלית. יש הבדל גדול בין הסתכלות על הימורים כפעילות פנאי מוגבלת לבין הדרך שבה זה מפורסם, שהימורים יוציאו אותך מהמצוקה שלך ויעזרו לך להגשים חלום בלתי מושג של חיים אחרים. זה לא אותו דבר להמר אולי על משחק כדורגל, וחלק מהמשחק זה לשים סכום קטן, לבין הימור שככה תעזוב את עבודתך וכל צרותיך ישתנו. מחקרים מראים באופן מובהק כי הפרסום המוגזם גורם להוצאות לא פרופורציונליות בקרב האוכלוסייה. גם מבקר המדינה התייחס לזה, ובדוח מ-2011 כתב: "מפעל הפיס הוא גוף בעל אופי ציבורי ועליו לקיים איזון בין פעילותו כמארגן הימורים והגרלות לבין שמירה על טובת הציבור הרחב, כולל אותו חלק מהציבור המשתתף בהגרלות ובהימורים ועלול להיפגע מכך". הממצאים העלו כי מפעל הפיס לא פעל באופן נאות ליצירת אותו איזון ויש עליו רגולציה קטנה מאוד, בשונה מאשר ברוב המדינות בעולם. חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שעומדת בפניכם מבקשת חובת הכללה והבהרות לגבי הפרסום. לא תיעשה פרסומת או מודעה למוצר והגרלה אלא אם כלולים בה הבהרות בדבר סיכויי הזכייה המדויקים. לא מדובר על איסור פרסום אלא על הגבלות על איזה סוג פרסום, ואיזה אזהרות מופיעות בדבר הזה, כדי לצמצם את הסיכויים לאשליה מוגזמת ולהתמכרויות. אני אגיד לקראת סיום שני דברים.

אנחנו - - - כן כתוב כאן "לקבוע איסור על עשיית פרסומת".

נותן ליחידת מתנחלים עבריינים,

לשמור על התושבים מדרום למעלה-אדומים, תושבים שהיו כאן לפני קום המדינה. זה שפל שלא היה במדינת ישראל.

הבית שלך בנוי כחוק,

שסוף-סוף מישהו מטפל בסוגיה הכל-כך כואבת הזאת של ההימורים, לראות היכן ממוקמים הדוכנים האלה עם מכונות המזל. דווקא בשכונות היותר-חלשות, היותר-מוחלשות, לראות את אותם

איך שהם מקבלים את קצבת הביטוח הלאומי, הם נעמדים ליד הדוכן, והם לא חוזרים הביתה עד שהם לא גומרים את כל המשכורת,

שם באותו דוכן.

אני מדייק.

יש שם נוסח לא מדויק בעניין הזה. הכוונה היא לא איסור. לא שלא יהיה פרסום על הימורים, אלא איך יהיה הפרסום. תהיה רגולציה של איסור, כלומר,

מה סיכויי הזכייה והגבלה מסוימת על אותן פרסומות משנות חיים. לא איסור, אפשר לעשות פרסום. אנחנו לא נגד, זאת לא מדינה טוטליטרית, אני אדגיש את זה, ולכן לא זאת הכוונה.

אנחנו עוברים,

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן-זוגו),

אני רק מודיע שאחריה יש הצעה דומה, לא צמודה, של חבר הכנסת פולקמן, הוא ינמק והשר ישיב במשותף על שתי ההצעות.

ביום השלישי חצי, ביום הרביעי 100% וכו'. עכשיו מה, חולה או חולה הילדה, חולה ילד שלך ספציפית, אם רק אחד מההורים ייקח את כל ימי המחלה, אז הוא יקבל באמת את השיפוי, אבל אם ההורים התחלקו, אז אף אחד מהם לא מקבל את השיפוי,

אי-אפשר לחלק עכשיו את העלות הכוללת,

לפעמים אתה תיקח את הראשון, לפעמים היא תיקח את הראשון, לפעמים המעסיק שלך ישלם את ה-50%, או

וכמובן, ליועצות הפרלמנטריות שלי, קודם כול מיכל גרא-מרגליות, שהיא היחידה מכל היועצות שלנו שתוכל לממש גם את הדבר הזה,

תודה רבה, חבר הכנסת פולקמן. משיב על שתי ההצעות בשם הממשלה השר אקוניס, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. ובכן, הצעת החוק מבקשת לקבוע כי הזכות לדמי מחלה

ההצעה להעביר את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן-זוגו),

לוועדת העבודה,

38 תומכים, אין מתנגדים, אין

ולכן, למעשה ניתנת ערבות בגין סכום שבכלל לא הגיע לידי אותו יזם. אם אנחנו

- - - חוק המכר (דירות)

1974, קובע כי לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום

אדוני השר - - - כלומר, ערבות חוק המכר הממומנת מקופת הפרויקט כוללת אף סכומים המצויים ברשות המסים, ובמכירה לעוסק היא אף גבוהה מהתשלום נטו. לאור האמור, מוצע לתקן את

אף אחד לא עדכן אותי שיש סיכום חדש. חברים, אין בעיה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה, היוזמים, חברי הכנסת גפני,

יחימוביץ, עזריה ומייקל אורן, בשיתוף עם ארגון "פעמונים". לפני שאני מתחילה, אני רוצה להודות תודה מיוחדת לשר האוצר, שהתעקש בוועדת השרים וערער כדי שהחוק הזה היום יובא לאישור. זה לא מובן מאליו. גם המפקחת על הבנקים תמכה בחוק הזה, וזה לא מובן מאליו. באמת החוק הזה היום מגיע בתמיכת הממשלה, בתמיכת האוצר כמובן. אני מניחה שכולכם מכירים את הפרסומות האלה

יש לי הרבה מזל שאתה לא הרבה דברים.

אתה יודע כמה מזל זה יחזיק מעמד? אדוני שר האוצר לשעבר, אתה מכיר את "50,000 שקל לשכירים, הלוואה לכל מטרה, מאושרת בשעה", "אשראי ברגע, בנק הפועלים", "הלוואה גמישה מלאומי לרגל ראש השנה"? ואני יכולה לתת שורה של דוגמאות. אתה מוצא את זה בכל עיתון, בכל הפסקת פרסומות ברדיו, בטלפון, בסמ"סים. אנחנו רואים איך בנקים, חברות אשראי וגופים מלווים אחרים בעצם דוחפים לאזרחים הלוואות זמינות מהרגע לעכשיו. יש תחושה כזאת שאם נצליח להחזיר, מה שיוצא זה שאנחנו נשלם ריבית גבוהה, ואם לא נצליח, אנחנו נעמוד בפני קנסות, הוצאות משפטיות, עיקול חשבון והוצאה לפועל. והם, דהיינו הבנקים או מי שנותן הלוואות, בכל מקרה ירוויחו, וירוויחו הרבה. כשמתקשרים לאנשים למכור להם הלוואה, לא מספרים להם דבר אחד: לא מספרים להם כמה זה מסוכן לא להצליח להחזיר אותה. הם גם לא מוסיפים את האותיות הקטנות בפרסומות, בפרסומות האין-סופיות להלוואות זמינות. לא מספרים,

ללקוחות את משמעות הריבית של ההלוואה. לא בודקים מראש את היכולת שלהם לעמוד בתנאים שלה. הבנקים דוחפים ללקוחות הלוואות בלי שום קשר לשאלה אם הם באמת זקוקים להן ואם הם מסוגלים לעמוד בהחזר החודשי בלי להיקלע לחובות וקשיים. זה מה שקרה במשבר הסאב-פריים.

דחפו לאזרחים אשראי בתנאים נוחים בלי להזהיר אותם. נכון, אדוני השר, וזה מה שקורה עכשיו - - - התוצאה הייתה - - - תשמע את הנתונים. אני רוצה לסבר את האוזן בכמה נתונים. לא מספרים להם שהחוב הכולל של משקי הבית שבר בשנה החולפת שיאים חדשים והגיע ל-475 מיליארד שקלים, שימו לב לנתון, זה נתון של בנק ישראל, ושכמעט מחצית מהישראלים נחנקים תחת מינוס תמידי ולוקחים הלוואה על הלוואה כדי לכסות אותו. נמסרו לי נתונים מארגון "פעמונים", שמלווה משפחות ומשפחות צעירות שנקלעו לקשיים: רק בשנה החולפת פנו אליהם 30,000 איש, ובעזרת סיוע מהם הם שיפרו את כל מה שניתן מבחינת פריסת החובות שלהם וההתנהלות הכלכלית שלהם. אני רוצה לתת עוד נתון שמסרו לי מארגון "פעמונים": מספר האנשים הצעירים שפנו אליהם השנה עלה מ-36% ל-40%. אנשים צעירים לוקחים הלוואות, נקלעים לקשיים, ולא מסוגלים להחזיר את החובות האלה. בפוסט שפורסם בפייסבוק לפני כמה חודשים תיארה אישה אחת את מצבה הכלכלי העגום ואיך היא ניסתה לצאת ממנו על-ידי כך שהיא לקחה עוד הלוואה ועוד הלוואה. תמיד הציעו לה תנאים מצוינים,

היא כותבת: נפרוס ככה שלא תרגישי. פתאום היא רואה שמחודש לחודש הבור גדֵל, או גדל בעיקר בגלל כל מיני הלוואות ופריסות שתפחו להן והעמיסו על ההתנהלות החודשית.

היא מספרת, מנהל הבנק הסביר לה שהחובות שלה בכלל הגיעו כבר ל-90,000 שקל, ושאם היא לא תחזיר את החובות היא תוכרז כפושטת רגל. - - - ומה תעשה אישה שנקלעה לכך מסכומים קטנים של חוב ואמרו לה "קחי עוד הלוואה" ו"קחי עוד הלוואה"? צריך להגיד ביושר שגם ללקוח יש אחריות בתהליך הזה, אבל האחריות הגדולה יותר היא של הבנקים. האחריות היא שלהם, בגלל שהם מאפשרים לדחוף הלוואות על-ידי זה שהם עושים שיווק אקטיבי ואגרסיבי גם בטלפון וגם על-ידי פקידי הבנקים והאינטנסיביות של שיווק הפרסומות. חברי חברי הכנסת, לפני שאני מסיימת, אני רוצה לומר שיש הרבה סיבות למה אנשים לוקחים הלוואות, למה השיווק הוא אגרסיבי ולמה הבנקים משקיעים את תקציבי העתק שלהם בפרסום הלוואות. מחקרים על שוק ההלוואות מראים שהוא נתון למניפולציות רבות שמשפיעות על הביקוש, ולהרבה צרכנים קשה לעתים קרובות להשיג מידע רלוונטי וברור על הלוואות ואשראי. להרבה מאוד אנשים אין בכלל ניסיון בתחום האשראי או הבנה פיננסית. ומובן שלמודעות פרסום להלוואות יכולות להיות גם השפעות חיוביות, אבל גם השפעות שליליות. בפועל, חברי חברי הכנסת, מחקרים מראים שהמודעות אינן אינפורמטיביות, ובעיקר מיועדות לשכנע את הצרכנים לקחת עוד ועוד הלוואות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק המכר במקור הוא חוק חשוב שנועד לשמור על אותם אנשים שבאים ורוכשים דירות, ולמעשה מקבלים ערבויות במהלך כל תקופת הבנייה

הסופי.

כפי שהוא קיים כיום,

העיוות, כאשר אותו יזם שלמעשה בונה את הדירות נדרש לתת

כאשר את מרכיב המע"מ המדינה מקבלת. ולכן, למעשה ניתנת ערבות בגין סכום שבכלל לא הגיע לידי אותו יזם. אם אנחנו ניתן,

איציק. החליטה לתמוך בהצעת החוק. ההצעה טובה, וצריך לקדם אותה.

בהצעת החוק של זהבה גלאון. ממש. יישר כוח. תודה רבה. אני רוצה שוב להודות לשר האוצר, לנדב, העוזר שלו, המתאם שלו מול הכנסת, על העיקשות וההתמדה בוועדת השרים.

משך כהונת הוועדה עד ליום כ"ד בסיוון התשע"ו, 30 ביוני 2016. הוועדה הזאת מונתה לצורך טיפול בבעיה הזאת. נתנו לה שלושה חודשים, זה לא מספיק. הם מבקשים בגלל הפגרה להאריך את משך כהונתה עד 30 ביוני. אני מבקש את אישורה של הכנסת להצעה זו.

אנחנו נצביע, אם כן,

אמרו:

זה לא המצב עד עכשיו?

מתקנים עוולות וכל מיני אפליות ועיוותים שהיו צריכים להיות מובנים מאליהם, אבל הם לא, וזאת עבודת החקיקה.

בין נשים יולדות,

אז הצעת החוק הזו באה לעשות דבר נורא נורא

והוא: לשלם את מענק

קואליציה ואופוזיציה, נתקן את העוול הקטן הזה ונבטיח חופש בחירה בלידה. זה מגיע לנשים, למשפחות, לתינוקות.

תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. משיב על ההצעה שר הבריאות הרב יעקב

של חברת הכנסת תמר זנדברג, העמדה הרפואית המקצועית של משרד הבריאות היא כי לידה בבית כרוכה בסיכון גבוה יותר עבור היולדת ועבור היילוד. עם זאת, לידה היא הליך שנתון לבחירה

הגעתי למסקנה שצריך לאפשר לגורמים שעוסקים בתרבות ובספורט להשאיר כאן בישראל אמנים וספורטאים שהתקבלו לכאן

יובל שטייניץ. ביקשו ממני להזדרז ולמהר. אז כך: הצעת החוק שבנדון עניינה לאפשר לעובדים זרים בתחום האמנות והתרבות להישאר

39 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית, והיא עוברת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. חברת הכנסת רויטל

יכול לשבת נער מתבגר שפשוט יושב ונחנק מאחור כשמלפנים יושב מבוגר ומעשן. הוא פשוט נחנק והוא לא יכול להגיד. לא נעים לו. יש כאלה שלא נעים להם ויש כאלה שפשוט לא מסוגלים להגיד. אז מה קורה?

אם מישהו רוצה לעשן ויש לו קטין מאחור, שיעצור בצד, איפה שמותר, כמובן, ילך ויעשן.

סתה דאיעה. בבקשה, גברתי. היושב-ראש רק מפתיע היום. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני אציע היום הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו

בשנה שעברה, בין ינואר לאוקטובר 2015,

417 מהן היו של נשים. אנחנו מדברים על צווי הגנה שבדרך כלל מוצאים נגד אנשים

יומיים היה מה שנקרא "יום האם" באוכלוסייה הערבית,

הילדים של סוהא מנסור, המחנכת שנרצחה מטירה, לא היו רק צריכים ללכת לבקר בקבר שלה באותו יום, ביום האם

הסיכום היום הוא שאנחנו מקצרים, לכן שש דקות לאופוזיציה,

אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי וחברי חברי הכנסת, לחוק שאני מציגה כעת לא היו אמורים להיות מתנגדים, גם בקואליציה וגם

בשבת, ואפשר לבוא ולמצוא את הפתרון ואת הדרך. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל

שהוא מציע היא באמת מקום של זמן, של מחשבה, של תיקון התודעה המערבית. אנחנו צריכים לזכור שכמחוקקים במדינת ישראל, התפקיד שלנו לא מסתכם רק בדאגה לתקציבים וכספים שיגיעו מההכנסות של בעלי העסקים, אלא באמת לבוא ולשמור גם על הערכים של המדינה היהודית והדמוקרטית. השל טוען שבעוד המערב מתייחס לזמן מנקודת המבט של המרחב, השבת משקפת ראייה של הזמן מנקודת המבט של הנצח. כמה פעמים היינו תקועים בפקק והרגשנו שאנחנו שורפים את הזמן שלנו. למה הרגשנו כך? משום שלא התקדמנו במרחב לקראת מחוז חפצנו. בלא תנועה במרחב, מאבד הזמן את כל ערכו בעינינו. ומה קורה בשבת? אומר השל: בשבת, זה הזמן. בשבת אין תנועה במרחב.

עדיין התורה מתארת את זה כיום קדוש, יום של מחשבה, יום של עצירה, יום של קידוש בזמן שלא זז. אז אנחנו באמת רוצים את המקום התרבותי הזה,

תודה לאל, במדינת ישראל, את נקודת הזמן הזו, את הנראות של השבת, בהבנה שיש אנשים שמבקשים שלא לעבוד בשבת, כן רוצים להיות עם הילדים, כן רוצים להיות עם המשפחה, כן בקהילה שלהם. אני ביקרתי לא מזמן בבוסטון ופגשתי שם קהילה שקוראת לעצמה קהילת "זוכרי שבת". אנחנו לא שומרי שבת אלא זוכרי שבת,

חברת הכנסת. לנו מספיק לזכור להתכנס, לזכור ולציין את השבת. יש היום הרבה מאוד תופעות של הדרך שבה אנחנו מעצבים את השבת, וצריך לתת לכל אזרחי המדינה, דתיים, חילונים, בני זרמים נוספים. ההצעה הזאת,

נוסחה עם "המרכז הרפורמי לדת ומדינה". אנחנו כולנו צריכים לבוא ולתת מענה לאנשים שמבקשים שלא לעבוד בשבת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חברת הכנסת לביא. מאחר שהזכרת את שמי, אז אני מבקש לומר לפרוטוקול שאני לא ידעתי על המעורבות של המרכז הרפורמי, ולא על עוד כמה כוונות, לא טובות בעיני, שנמצאות בחוק הזה. לא הייתי חותם עליו. ישיב בשם הממשלה השר אקוניס. אדוני השר. אדוני משיב על ההצעה בשם הממשלה? כך נאמר לי. אנחנו משיבים ומצביעים עכשיו, או שתשובה והצבעה במועד אחר?

אדוני היושב-ראש,

מתכבד להביא לידיעת הכנסת את תשובת משרד הכלכלה והתעשייה. במצב הנהוג היום אסור למעסיק לסרב לקבל עובד אם הוא לא מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועי מסיבות דתיות. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שבמקום עבודה שיש לו היתר העסקת עובדים ביום המנוחה השבועי לא יכול המעסיק לדרוש מעובד לעבוד ביום המנוחה השבועי אם הדבר מנוגד לאמונתו הדתית. במקרים כאלה, העובד צריך להביא תצהיר חתום על כך שהוא מקפיד על קיום דתו, ואם הוא יהודי, על כך שהוא, אני מצטט: שומר כשרות בבית ומחוצה לו ושהוא איננו נוסע בשבת. הצעת חוק המונחת לפנינו, כפי שהציגה חברת הכנסת לביא, מבקשת להרחיב את החוק ולקבוע כי אין צורך בהצגת תצהיר וכי כל עובד יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי. מעסיק לא יוכל להתנות קבלה לעבודה בעבודה ביום המנוחה השבועי ולא לדחות את המועמדות שלו לעבודה מסיבה זו. חברת הכנסת לביא, כבר היום קיימים איזונים שמשתקפים בכך שהתמורה בעד עבודה ביום המנוחה גבוהה יותר. חברת הכנסת לביא?

אני ממשיך את תשובת משרד הכלכלה והתעשייה: כפי שאמרתי לכנסת, כבר היום קיימים איזונים שמשתקפים בכך שהתמורה בעד עבודה ביום המנוחה גבוהה יותר, ניתן לעובדים יום מנוחה חלופי, ואחת לארבעה שבועות הם מקבלים את יום המנוחה השבועי. חריגה מאיזונים משפיעה על שוק העבודה באופן שמצריך בדיקה מעמיקה יותר.

פועלת ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה שדנה בסוגיית פתיחת עסקים בשבת, ולכן יהיה זה נכון להמתין לסיום עבודת הועדה ולפרסום מסקנותיה, ורק לאחר מכן לקיים דיון בהצעת החוק הנוכחית, שעניינה עבודה בשבת גם כן. אדוני היושב-ראש, הממשלה ביקשה הצבעה שמית, וכפי שאת מבינה, חברת הכנסת לביא, הממשלה החליטה בישיבת ועדת השרים לחקיקה להתנגד להצעתך.

לא שמית? לא. הצעת החוק הזו נולדה לאחר שקיבלתי הרבה מאוד פניות מאנשים לא דתיים. זו לא הצעת חוק דתית, היא ממש לא הצעת חוק דתית, ולכן אני לא מבינה את הדחייה של ועדת שרים בתשובה של ועדת המנכ"לים.

אני מזכירה לכם, קמה מתוך המקום שהבעיה כן בשבת,

וחברים ושותפים

על ההצעה, כמו השותף להצעה, חבר הכנסת מיקי זוהר,

אני רוצה לתקן.

כפי ששמתם לב, יש תיקון בעמדת הממשלה.

לא חשוב. בכל מקרה, שמעתם, יש שינוי בעמדה.

אין הסכמה.

בעד, 56, נגד, 2, נמנעים, אין. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית,

חוק ומשפט, סליחה,

ראשון לנוצרים.

היושב-ראש, כפי

אנחנו הגענו להסכמה עם כבוד סגן השר ועם יושב-ראש ועדת החינוך חברי מרגי, שהתחיל בסדרה של דיונים בעניין תשלומי הורים. העניין הזה הוא כל כך חשוב ונוגע לכלל המשפחות וההורים

החוק מדבר על זה שהחינוך צריך להיות חינם לכל הגילאים עד התיכון,

ובתי-הספר מנסים להטיל על ההורים תשלומים נלווים, שמגיעים לאלפי שקלים בשנה. אדוני

אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק חיסכון פנסיוני לכל עובד, התשע"ו 2016, של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. גם בהצעה הזו תשובה והצבעה במועד אחר. אדוני ינמק את הצעתו במשך שש דקות כאן, מן הדוכן.

האם בדקתם כמה אנשים כבר נכנסו למסלול הפנסיה? האם בדקתם אם כל המעסיקים מפרישים פנסיה עבור עובדיהם? התשובה שלי ברורה, התשובה היא לא. אני כרואה-חשבון רואה את המעסיקים בעצמי. רוב המעסיקים,

לא מפרישים פנסיה בעד

והסוגיה הנוספת: ברגע שהביטוח הלאומי מנהל את המיליונים האלו ואני משלם לו, תארו לעצמכם כמה חיסכון בדמי ניהול אנחנו עושים. וכשאנחנו מדברים שאין לנו כסף לקצבת זיקנה או להבטחת הכנסה, ברגע שהביטוח הלאומי מנהל את הכספים האלו, המדינה דואגת

את מזלם, אני בעד הצבעה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שנה וחצי היה קמפיין שהוביל, התחיל חבר הכנסת דב חנין, אני חושבת, להעלאת שכר המינימום. ההסתדרות עשתה על זה מאמצים אדירים, והצלחנו לשפר באופן משמעותי את החיים של אנשים במדינת ישראל, באופן אמיתי, כזה שמשנה את מה שקורה בכיס. ההצעה שעומדת לפנינו כאן היום היא מאוד דומה במהות שלה. היום התקרה של דמי הניהול בקרנות הפנסיה היא 6% מההפקדות החודשיות ו-0.5% מהצבירה. נכון שזה נשמע מעט. מה, זה 0.5%, זה א-ביסלע. אנשים לא מבינים שבריבית דריבית, אפשר לחזור על המילה האחרונה? א-ביסלע.

כן.

את רוצה התייעצות של דקה, מיכל?

אם אפשר התייעצות של דקה, אני אשמח.

אנחנו נעשה דבר כזה: חברת הכנסת בירן ביקשה התייעצות כאן עם הקואליציה. אנחנו נעבור כרגע לסעיף הבא שעל סדר-היום ונחזור אחר כך אל ההצעה הזו. הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, אשר איננו כאן. על כן הצעתו, למרבה הצער, הוא תכנן. אז אנחנו נבדוק.

חבר הכנסת שטרן כאן? חבר הכנסת שטרן? אלעזר. חבר הכנסת שטרן.

חבר הכנסת שטרן, אני מקדים את הדיון בהצעתך. זה בסדר, אתה מוכן לנמק אותה?

אז אנחנו עוברים כרגע להצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון, קיצור משך זמן ההחלטה בערעור), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת אלעזר שטרן, תוך סיכום בין המציע לבין הממשלה על תשובה והצבעה במועד אחר. אדוני רק ינמק כרגע, במשך שש דקות, את הצעתו. אז יש לך שש דקות, אלעזר,

בבקשה, אדוני, שש דקות לרשותך לנמק את הצעתך. אתה יכול כמובן להסתפק בפחות. אני אשתדל להסתפק בפחות. חברת הכנסת בירן, חברי הכנסת.

חברת הכנסת בירן. חבר הכנסת, חברת הכנסת בירן, תעשו את זה רגע בחוץ או משהו.

עברנו רגע להצעה אחרת. נחזור אלייך, אבל רק קצת יותר בשקט.

בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, עמיתי השרים, עמיתי חברי הכנסת, ההצעה שבנדון דנה במשך הערר או התשובה על ערר על לקיחת תעודת כשרות. על פניו, זה נראה נושא שקשור לענייני דת ומדינה. אבל זה לא עניין שקשור לענייני דת ומדינה, זה עניין שקשור לענייני רווחה או לענייני עובד מעביד.

שבית-עסק שנלקחה ממנו תעודת הכשרות והוא מגיש ערעור, ואתם מבינים שיחסית הוא משותק, תוך כמה זמן תינתן לו תשובה,

תוך כמה זמן יכולים להחזיר לו את התעודה. לשם כך, חברים, אני לא רוצה להפיל את ההצעה. אני משאיר אותה על השולחן.

דוחה את זה לתשובה והצבעה במועד אחר, בתקווה. בתקווה. ההצעה הזו טובה לחלשים. ההצעה הזו טובה לאזרחים שלא מצליחים לקבל ביטוח פנסיוני. ההצעה הזו טובה לכולם. ואל תברחו מזה.

תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת פריג'. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון,

אני קיבלתי תשובה מהיועץ המשפטי,

הועברה אלי תשובה של היועץ המשפטי שדיברה על 70 יום. אנחנו דיברנו על 30. היו לי שיחות עם השר אזולאי, שאכן הנושא

ורוצה להגיד לכם: זאת כבר פעם שנייה שאני מעלה את החוק הזה, וזאת פשוט בושה, משחקי הקואליציה אופוזיציה בדבר

שלה, של הבן הקטן, מותר לה להקליט את הבייביסיטר, הכול בסדר, ההקלטה חוקית. אבל אם היא יורדת מהקו, והבייביסיטר או

אין בזה פגיעה בפרטיות, אפשר להודיע להם את זה,

החוק. ואם נציל נפש אחת, נפש של ילד קטן או של תינוקת קטנה או של קשיש או קשישה או ניצולי שואה שמטפלים בהם ומתעללים בהם כל

מתחת לגיל עשר או חסר ישע ומטפלו, והמאזין הוא אפוטרופוס טבעי. נוסף על כך, הצעת החוק מבקשת להתיר התקנת אמצעי צילום בחלל שבו שוהים המטפל והמטופל.

מטפל שיסרב להתקנת מצלמה ייחשב כמפוטר מדין

להשפיע על פיטורים כאלה או אחרים. יש פה מניעה של התעללות בילדי ישראל, בתינוקות של ישראל, שעליהם ראש הממשלה מדבר כל הזמן, ובצדק,

אל מול אונס של

זה פשוט בושה, כי אין כבוד יותר גדול להורה זקן שצריך לשמור עליו, ובטח לא לילד בן יומו שצריך למנוע התעללות בו. אני מבקש מכם להצביע בעד. חיליק, תגיד שזה ביידוע.

תודה רבה. חברי חברי הכנסת, תפסו נא את מקומותיכם, אנחנו עוברים להצבעה. מובן שמדובר ביידוע שלהם במעשה הזה, בוודאי. תודה, חבר הכנסת בר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים, התשע"ה 2015. מי בעד?

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים, התשע"ה 2015,

37 בעד, 39 מתנגדים. הצעת החוק לא עברה. אנחנו חוזרים כעת, זה הסעיף האחרון שלנו, חברת הכנסת בירן, חברת הכנסת בירן, אנחנו חוזרים להצעתך: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה), התשע"ו 2016. אוקיי, אני עולה. חברת הכנסת בירן, יש לך ארבע דקות להשלים. להצבעה. חברת הכנסת בירן. יש הצבעה. חברת הכנסת בירן, את יכולה להקשיב לי רגע? סליחה, חברים, שנייה. חברת הכנסת בירן. לא צריך. הצבעה, הצבעה, הצבעה. חברת הכנסת בירן. ששש, חבר הכנסת ביטן, שנייה. חברת הכנסת בירן. לא לא, אנחנו רוצים הצבעה גם. יש לך ארבע דקות להשלים את דברייך מן הסיבוב הקודם, ולאחר מכן תודיעי לנו אם את מבקשת להצביע כעת, או שתשובה והצבעה במועד אחר. לא לא לא, אנחנו רוצים הצבעה. לא לא. יש לי ארבע דקות.

אם אתה לא אומר שהוא מקדם את, ולאחר מכן הצבעה. נגמר. גברתי, השעון עובד. בבקשה. אני אחזור למקום שבו הפסקתי. ניסיתי להסביר איך כמו שהעלאת שכר מינימום הייתה דבר משמעותי שאנשים הרגישו באמת בכיס שלהם ולא במילים ריקות ובהצהרות ריקות, ההצעה שעליה אנחנו מדברים גם היא משמעותית באותו קנה מידה. אני אסביר למה, התחלתי קודם. היום דמי הניהול המקסימליים הם 6% מההפקדות ו-0.5% מהצבירה.

כמו שאמרתי קודם, א-ביסלע, אבל רק תבינו, כשמשלמים את המקסימום זה אומר שאחד מכל 4 שקלים שחוסכים לעת זיקנה, לשלב בחיים שבו אנחנו הכי זקוקים לכסף הזה, יורד לטמיון, הולך לחברות הביטוח. מי משלם את המקסימום? לא אנחנו שיושבים כאן. אף אחד מאתנו לא משלם את המקסימום של דמי הניהול. את מקסימום דמי הניהול משלמים בבניין הזה המאבטחים, והמנקות, וכל מי שלא מאורגן. מי שמאורגן, ההסתדרות דואגת לו, המעסיקים דואגים לו. אנחנו מדברים על 750,000 שכירים שמשלמים את מקסימום דמי הניהול במשק. הצעת החוק, שגם אותה קידמתי והגיתי יחד עם חברי חבר הכנסת עמר בר-לב, ואחרים שתמכו בה, להקמת ברירת מחדל, מטפלת בחלק מהבעיה, לא בכל הבעיה. ברירת המחדל, ואני שמחה ששר האוצר החליט לאמץ אותה, מטפלת רק במי שנכנס,

לשוק העבודה,

שעובר עבודה. מה זה אומר? שכל המנקות והמאבטחים שלא יעברו עבודה, אפשר לחשוב, קופאית בסופר לא בהכרח עוברת עבודה, זה אומר שאנחנו מפקירים אותם לזה שרבע מהחסכונות שלהם יורדים לטמיון. טלי, זאת בושה. ואני אומר לכם כהורים לילדים קטנים, אבל לילדים שלכם בוודאי יש מטפל או מטפלת, כמו אצלי, שאולי משלמים לה קצת יותר, אלפי ורבבות אזרחי ישראל לוקחים בדל אמצעיהם מטפלים ומטפלות להורים הקשישים,

בלי יותר מדי אמצעים. דבר אחד הם מבקשים, והחוק הזה בא מתוך פנייה של עשרות הורים ובנים להורים קשישים והורים לתינוקות, תאפשרו לנו להאזין ולהקליט את מה שקורה שעות רבות במשך היום עם ההורים

להצביע בעד ההצעה הזאת, כולנו חושבים שהיא טובה, כל חברי ועדת הכספים חתומים עליה. זה היה חלק מתוך, הגיעו שוב ושוב עוד

בירן ירדה, היא כבר הבינה מה המשמעות.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה).

הצבענו על חוק אחר. מה שרשום על המסך זה לא מה שאני הקראתי, רבותי. אני הקראתי את הצעת החוק של מיכל בירן. אני מבקשת מחברי הכנסת להירגע,

אדוני. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת,

פה בקשרי הון-שלטון. הון-שלטון, שבצדו השני יש לצון, ואבדון. לפני כמה ימים, בוועידת איפא"ק, בריאיון לערוץ 10, שלח הרביי ריק ג'ייקובס איום גס לראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא כרך את הסיוע של הזרם הרפורמי לשערוריית ההסדר ברחבת הכותל. ואם זה לא עולם תחתון, אז מה זה עולם תחתון? זה נקרא לקנות הכרה בכסף. הם יודעים שאפשר לקנות הכול בכסף, גם להחליט שגוי הוא בעצם יהודי. בעברית של רחוב, זה עולם תחתון? ודאי שזה עולם תחתון. אם בכסף מחליטים מה יהיה פה, בממשלת ישראל, זה סופר עולם תחתון, חברת הכנסת מיכל רוזין,

אני מבקשת להירגע. סופר הון-שלטון. לגמרי. לגמרי, ואת יודעת מה, בעברית של הרחוב זו סחיטה באיומים. לא רק הון-שלטון ולא רק עולם תחתון, זו סחיטה באיום, שהמדינה פה צריכה להתנהל בגלל הכוח שיש להם בשלטון באמריקה והכסף שהם נותנים לנו. פשוט לא ייאמן.

ואני שואל אותך, מה הדבר הבא שהם ירצו? הם ירצו רב ראשי רפורמי ספרדי.

ואנחנו ניתן להם. ורב ראשי אשכנזי, וניתן להם.

אז בואי ניתן לכולם. יש דתות, יש מספיק דתות. יש מספיק דתות. 67 שנים יש כאן מונופול.

זאת דת של אין-דת, זו לא דת בכלל. זו לא דת. אה, בעיניך זה לא דת. מי אתה שתחליט?

מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אתה תחליט מה דת ומה לא דת,

מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה.

הם מסתמכים על הפירוק של הדת היהודית, על הריסוק של הדת היהודית.

מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר פעם שלישית. תודה רבה.

גברתי היושבת-ראש, פרופסור ישעיהו ליבוביץ,

אמר: "אם הדת תיהפך מכשיר לסיפוק צרכיו של האדם ותותאם למאווייו

כי אז מה ההבדל בין בית-הכנסת ובית- הקולנוע?"

מה אומר הרפורמי? מצה?

היום, בעידן המודרני, אין שום סיבה לא לאכול חמץ. ראיתם רפורמי שנוטל בסוכות לולב ואתרוג? לא ראיתי.

כי הוא עצלן. הוא בכלל לא יודע שיש מצווה כזאת, ואם הוא יודע,

הרב פיינשטיין הגיב לאותו רב מבוסטון ששאל אותו מה צריכה להיות העמדה היהודית לגבי קבוצת נשים בבוסטון שביקשה להניח תפילין, ואני מצטט את

- - בראותם את ברלין כארץ ציון שלהם

עצמם כגרמנים. בימי השואה ניסה הרב הרפורמי של שבדיה, הרב אהרנפרייז, למנוע משבדיה לקלוט ניצולים יהודים. אחד מראשי

כך היה לבני ישראל במצרים עם דתן ואבירם שביקשו לפורר את החברה היהודית מבפנים, הלאה בתקופות של המתייוונים, וגם המשומדים השונים בקרב עמנו בגולה, ועד לתקופת המשכילים בתקופה שקדמה לשואה.

היה לאורך כל ההיסטוריה היהודית, קמו

וכל יכולת השפעה שיש ברשותם, והכול הכול הכול כדי לחבל בתורת ה' יתברך. להם אנו אומרים: היה לא תהיה. לא ניתן לכם. כשם שאבותינו עמדו איתנים בכל הדורות מול כל אלה שקמו עלינו ושמרו על הגחלת שתמשיך לדלוק, כך אנו נעמוד איתנים, כל חפצי ואוהבי התורה ונאמני המסורת מדורי דורות. כל מי שחפץ לשמור את התורה ככתבה וכלשונה, ברוך ומבורך יהיה. אנו נבוא ונסייע לו בכל מקום בעולם, כפי שאנחנו עושים. יהודי שחפץ לשמור על כשרות וטהרה ומניין וכל יתר המצוות שעליהן ציוונו ה', יוכל לעשות זאת בכל קהילה יהודית בעולם, ואף במקומות נידחים שאין שם קהילות. אפילו חב"ד, גם חב"ד, שייזכרו על טוב, עשו במסירות נפש בכל נקודה בעולם, גם באוסטרליה הרחוקה, כשביקרתי שם ראיתי את חב"ד עושים מלאכת קודש. וכל מי שירצה לשמור את התורה כהלכתה, בוודאי שיוכל לעשות זאת ללא הפרעה. אני מבטיח לכם, הערבות ההדדית של היהדות השורשית, קיום המצוות ככתבן וכלשונן, יישארו לעד, כי הם-הם העדות הנאמנה לזכות קיומנו בכל אתר ואתר בעולם. אבל אני לא דואג. אני רוצה לספר לכם כי בימים האלה אנחנו חוגגים את ימי הפורים, שבו באופן פלאי ה' עשה עמנו נס, לעם ישראל, והציל את העם מכליה גשמית. המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, לא משנה, עצם היותך יהודי, צריך להרוג אותך. זה היה המן הרשע,. בניגוד לחנוכה, ששם הגזירה לא הייתה על הגוף, שם הגזירה הייתה על הנשמה. ברגע שהפרת את המצוות, הלכת וקיימת את המצוות כפי שהיוונים רצו שתקיים אותן, יכולת להמשיך לחיות. ואת זה, אנחנו לא ניתן שבדורנו הדבר הזה יתקיים. וכפי שאמר חברי יגאל גואטה, נכון, אנחנו אוהבים כל אחד מעם ישראל. אנחנו לא אוהבים את אלה שרוצים וטועים ומטעים את עם ישראל, מטעים את אותם יהודים תמימים שבאים לשמור תורה ומצוות, והם מטעים אותם. תראה מה קורה לנו בארצות-הברית, איזו התבוללות הגיעה לשם. חס וחלילה שהדבר הזה יגיע לארץ-ישראל. נעשה הכול, נעמוד איתנים. כולנו כאיש אחד, בלב אחד. לא ניתן. ובימים האלה שאנחנו נמצאים בעיצומו של חג הפורים: ליהודים הייתה אורה ושמחה.

תודה רבה לשר לשירותי דת. מה אתה מציע, אדוני השר? להסתפק בתשובה. ואתה מסכים לזה? נסתפק, אוקיי. אז אנחנו לא מצביעים, אנחנו מסתפקים בתשובתו של השר. אוקיי, חברים, תם סדר-היום. חג שמח לכולם. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ח באדר ב' התשע"ו, 28 במרס 2016, בשעה 16:00.